בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

מיקי לוי,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מתרוצץ בין כמה וכמה ועדות שהמספרים רצים בהן. הייתי בוועדת הקורונה והגיעה לשם סגנית מנהל רשות המיסים והיא אמרה שכל כך